שלום לכולם, אני מחדש את הדיון בנושא הצגת התנעת בדיקת מדיניות הממשלה למניעת אלימות במשפחה. תראו חברים, אנחנו בשבוע שעבר, נוכח הרצח, עוד אחד לצערי מני רבים, שחזינו בהם בתקופה האחרונה, שברור לחלוטין שמניעת רצח, יש פה רצף שלם של אירועים שאם היו מתנהלים אחרת הרצח הזה היה נמנע, החלטתי להוביל מהלך של פעילות הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי כוועדת בדיקה, מעין ועדת בדיקה וועדת חקירה על מדיניות הממשלה. זאת לא ועדת חקירה פרלמנטרית, אין לי את הסמכויות של ועדת חקירה פרלמנטרית, אבל נתונות בידי כל הסמכויות של ועדה בכנסת כולל זימון, כולל פרוטוקול, ואנחנו אכן ננהל את זה כמעין ועדת בדיקה. עם פרוטוקול נפרד ועם סיכומים שגם שיוצאו, וייצאו ויופצו. תראו, ועדת הבדיקה תתחלק לשני שלבים, השלב הראשון הוא השלב החירומי. השלב הטיפולי לאחר שכבר התחילו אירועים כאלה ואחרים. השלב השני הוא השלב לטווח ארוך, שלב מניעתי החל מגיל צעיר. ובואו נעסוק בחלק השני של ועדת הבדיקה הזאת ככל שהזמן הפוליטי יאפשר לנו,

תתפזר, תפזר את עצמה. אני לא יודע כבר איזה עוד רעיונות יש פה לממשלת ישראל שמובילה ועסוקה בנושאים האלה הרבה יותר מאשר בנושאים אחרים,

לכן, מה שאנחנו נעשה זה שמדי שבוע הוועדה הזו תתכנס לדיון שהוא דיון בדיקה, שפשוט נעבור משרד משרד, סעיף סעיף, עם זמן גם לדוברים, גם לשאלות, וגם לקבלת התשובות. הרצון שלי בדיון הזה, אנחנו אפילו לא נמצאים כרגע בדיון, אלא בהצגת תהליך ההתנעה כדי שמשרדי הממשלה יוכלו להתכונן ולהבין מה לוח הזמנים הצפוי גם לתשובות שהם יצטרכו לתת. אז אני רוצה להקריא את סדר הדיונים והנושאים שיעלו בשבועות הקרובים, הדיון הראשון יעסוק במשרד לביטחון פנים. הסעיף הראשון יהיה בחינת יעדי ומטרות המשרד, בחינת פעולות המשטרה. אנחנו בהקשר הזה נבקש לבחון את יעדי ופעולות המשרד לביטחון פנים ולראות האם הם מתכתבים עם הצורך למניעת אלימות במשפחה וכיצד מניעת אלימות במשפחה באה לידי ביטוי ביעדים ובמטרות שהציב לעצמו המשרד לביטחון פנים. בנוסף, לגבי פעולות המשטרה, אנחנו נבקש לבחון, א', את הכשרת החוקרים לנושא אלימות במשפחה,

פעולות לאכיפת צווי הגנה של אלימות במשפחה,

נבחן את פיקוח על שחרור על אסירי ועצורי אלמ"ב, אלימות במשפחה,

נבקש לבחון את התמשכות החקירות עד להעברתם לפרקליטות, כולל לוחות זמנים. פה אני גם אומר לממ"מ, ככל שאתם תוכלו לספק נתונים בידינו עוד טרם הדיונים, מעבר לנתונים שיביאו משרדי הממשלה, חשוב ביותר. גם מנתונים שכבר אספתם בעבר על חלק מהנושאים, ה', היקף ההמלצות של המשטרה לסגירת תיקים בנושא אלימות במשפחה. נושא נוסף שנבחן בהקשר של המשרד לביטחון פנים, זה בחינת פעולות שירות בתי הסוהר. לגבי פעולות בתי הסוהר אנחנו נבחן, א', תכנית שיקום ומדיניות לשחרורים מנהליים; ב', פעולות ועדות השחרורים לגבי אסירי אלימות במשפחה; ג', מדיניות ופעילות של שירות בתי הסוהר מול אסירים שאינם ברי שיקום. עד כאן לעניין הבדיקה שנבצע במשרד לביטחון פנים. לגבי הבדיקה מול משרד המשפטים. מול משרד המשפטים הבדיקה תתחלק לשני אגפים, או תחומים, ככל שנקרא להם.

הוא הפרקליטות והשני הוא הנהלת בתי המשפט. באשר לפרקליטות, ייבחנו,

היקף הבקשות למאסר על עבירות אלימות במשפחה, ומשך המאסר המבוקש בתיקים כאלה, ב', מדיניות הפחתת עונשים בהסדרי טיעון,

התניית הסדרי טיעון בתכניות שיקום,

מניעת שחרור מוקדם ומינהלי לאסירי אלימות במשפחה, ה', עילות סגירת תיקים והיקף סגירת התיקים. לעניין הנהלת בתי המשפט נבקש לבחון את מדיניות הענישה. כאן אני כבר מבקש מהממ"מ, יש זמן עד שנגיע להערכתי לשלב הזה, אבל ככל שאפשר לקבל נתונים על החמש שנים אחרונות, השוואה מול החוק ומול רף הענישה הממוצע והחציוני בתחומים האלה, זה משהו שלדעתי הוא מידע גלוי. דבר נוסף מדיניות מעצרים ומתן צווי הגנה, הימשכות התהליך המשפטי בבתי המשפט והכשרות והדרכות שופטים לעניין אלימות במשפחה. נושא נוסף שקשור במשרד המשפטים, הוא לא קשור לא בזה ולא בפרקליטות, זה נושא של חקיקה ותיקוני חקיקה נדרשים לטובת המלחמה באלימות במשפחה והצעות חוק ממשלתיות שמקודמות בנושא. הסעיף הרביעי נוגע למשרד הרווחה ואגפי הרווחה בשלטון המקומי, כאן נבקש לבחון,

את הקשר בין גורמי הרווחה לגורמי האכיפה וההגנה,

תקצוב התוכנית למניעת אלימות במשפחה, שאת בוודאי כאן תוכלי להרחיב הרבה מאוד, ג', היקף, והצורך והמענה במקלטים ודירות מעבר, ד', תכניות מניעה שמשרד הרווחה מקדם והדרכה מול גברים אלימים, ה', תכניות ליום שאחרי היציאה מהמקלט,

כל פעילות הועדה הבין משרדית, כפי שחלק מהדברים עלו כאן בדיון היום, ז', תכניות הטיפול והמסגרות, שזה נוגע בתוך התכניות המניעה, לגברים אלימים. שלושת המשרדים האלה זה השלב הראשון שעליו דיברתי שהוא השלב החירומי. בשלב השני אנחנו נרחיב את עבודת הועדה לגבי המניעה לטווח ארוך אל מול משרדי החינוך, המשרד לשוויון חברתי ומשרד הבריאות. אני בטוח שבכל אחד מהדיונים יעלו הרבה מאוד נושאים שדורשים תיקון, ומעת לעת הוועדה גם תבצע, תוך כדי הדיונים שלה והבדיקה שלה, בקרה גם האם בוצעו תיקונים. כי אני מסתכל פה על רצף הזמן, מדובר פה ברצף זמן של מספר חודשים של בדיקה, בחלק מהמקרים אפשר יהיה לבצע תיקונים תוך כדי הבדיקה אפילו. חברת הכנסת זנדברג, את רוצה להוסיף משהו? כן, קודם כל תודה רבה. אני רוצה לברך על המהלך הזה. כפי שציינת ועדות חקירה פרלמנטריות בנושא לא התקבלו וחבל שכך וזה בהחלט נושא שככל שאנחנו רואות ורואים ונחשפים מדי יום, אני אגיד את זה ככה, כל רציחה טרגית מוסיפה עוד כשל או כשלים שצריך לטפל בהם, שלא טופלו. אחר הרצח האחרון של ופאא בעראבה נחשף הנושא גם של התנהלות המשטרה, גם של השחרור והקלת הענישה בבתי המשפט, ואני חושבת שזה מהלך נכון מאוד, ששווה מאוד להקיף אותו, לתקוף אותו מכל הכיוונים בטיפול חקירתי שכזה. כזכור, אני הגשתי בקשה להצעת ועדת חקירה פרלמנטרית שלא התקבלה, אבל במסגרתה קמה ועדת משנה במסגרת הועדה הזו שאמורה לעקוב אחרי התכנית ובמיוחד אחרי תקצוב התכנית. זה הדיון השלישי שלנו היום בין ועדת הכספים לוועדה הזאת רק על נושא תקצוב התכנית, כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר - - - היתה דרישה משמעותיות היום בוועדת הכספים בסוף הדיון. כן, בהחלט, יו"ר הוועדה. הוועדה למעשה דורשת 100 מיליון בתקצוב מיידי, ללא קשר לתכנון התקציבים הבאים, וכמובן גם תכנון התקציבים הבאים, ככל שיהיו, אבל אותם 100 מיליון זו בהחלט יכולה להיות תוספת משמעותית מאוד. הרבה נמצא במסגרת התקצוב הזה, כפי שנמצאת כאן איריס פלורנטין, שהכינה את התוכניות, שיודעת. כל הזמן היא אומרת לנו את אותה מנטרה, שכל כסף שיהיה לה ייצא, היא יודעת מה להשתמש בו. אני בהחלט חושבת שבנושא הזה יש המון המון, כמעט על כל צעד ושעל, יש כשלים. ובאמת כל רצח מראה לנו עוד ועוד כשלים שנחשפים, ולכן לתקוף את כולם במסגרת אחת, במסגרת חקירה כזאת, זה דבר ראוי ונכון, ואנחנו מצפים פה לעבודה מאומצת, ככל שהממשלה תותיר לנו מבחינה פוליטית, ככל שאנחנו נכהן פה. חבר הכנסת להב, אתה רוצה לומר עוד משהו? לא, אני שמעתי מספיק. אני כן רוצה לומר שבין היתר אנחנו ניקח את מקרה הרצח האחרון, שהוא מקרה רצח, אנחנו ניקח גם אחרים, פה אפשר לראות את הכשלים אחד לאחד בכל תחום, אנחנו מדברים על מקרה רצח שבו ופאא נרצחה ככל הנראה בידי בעלה לשעבר, שהוא עבריין מורשע בצאתה מבית המשפט שדן בעניינם. היא התגוררה קרוב לשנה כבר במקלט לנשים מוכות עקב איומים, הוא ריצה כבר בעבר מאסר בגין עבירות של אלימות במשפחה, אפילו תועדו עוברי אורח שניסו להרחיק אותו - - התבקש צו הרחקה ולא התקבל התבקש מאסר בפועל. - - היא ביקשה הגנה מהמשטרה מחשש לנקמה. כרגע המשפחה מבקשת בקיצור, אני כבר אומר את זה למשרד לביטחון פנים, משטרת ישראל, הנהלת בתי המשפט, הנושא הזה יבוא כמקרה בוחן שדרכו ובעיניים של מה שקרה פה אנחנו נבחן את הפעילות. אגב, גם במקרים נוספים. זאת אומרת אין לי ספק שיבואו כאן מקרים נוספים שיטייבו את הדיון שלנו, כדי למצות ממנו מה הממשלה צריכה לעשות אחרת. אני אומר את זה לנציגי הממשלה, המטרה של הוועדה הזו היא לא למצוא אשמים ולתלות אותם בכיכר העיר, המטרה של הועדה היא לטייב את עבודת הממשלה, וכדי לעשות את זה גם מכם נדרש לבוא בהגינות לשולחן הזה, ולהגיד, חברים, יש פה דברים שאנחנו חושבים שצריכים לפעול אחרת, יש פה דברים שאנחנו חושבים שצריך לעשות אותם אחרת. אין פה כוונה עכשיו רק להתנצח מול משרד ממשלתי זה או אחר או מול פקיד כזה או אחר, או מול שר כזה או אחר אלא באמת להזיז את הכיוון שאליו כרגע נוהגת הממשלה לכיוון טוב יותר שימנע מקרים כגון אלה שנחשפנו אליהם לאחרונה. תודה חברים, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:22.